בוקר

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. על סדר היום הצעת תקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (כללים לזכאות להסעה לליווי ולארגון ההסעה),

התשע"ח-2018 בהתאם לסמכותי לפי סעיפים 2(ב) ו-7 של חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות התשנ"ד-1994 (להלן החוק), ובאישור ועדת

ועדת החינוך, התרבות והספורט. גם לי יש הערות ניסוחיות. אני אעביר לכם אותן. נכון שלכם

הוא חל, פרט למוסדות הפטור. וכל מי שחוסה תחת חוק חינוך חובה, חוסה.

פרט למוסדות הפטור. פרט למוסדות הפטור. לכאורה, למה? מה הרציונל?

בזמנו היה אגף השיקום, השירות לאוטיסטים והאגף לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מה קורה היום עם הילדים

כלומר, נוספת כאן הסעה שלישית וההסעה השלישית הזו תוקצבה על ידי האוצר עבור המועדוניות של משרד הרווחה

ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. אם יוגש בג"ץ על היעדר שוויון בין סוגי הילדים,

זה ברור אבל מה לעשות, אנחנו אוהבים לעבוד רק

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. נראה שכדאי לחלק את הסוגיה האת לשתי סוגיות.

האם יש אפשרות להסיע את

למועדונית למסגרת

מי שמוגדר בחשד למוגבלות שכלית או מוגבלות שכלית קלה אבל עם לקויות מוטוריות מאוד מאוד קשות הוא לא זכאי

זה מה שהציע אמיתי.

שוב אני אומרת שאין לי ספק שהמיטב הוא שתהיה הסעה שלישית. יחד

זאת אני מבינה שיש כאן דיונים תקציביים אבל אם אנחנו בוחנים מה בסופו של דבר יכול להקל על ההורים יותר,

אני שואל אותך עכשיו שאלה דמיונית שאני בדרך כלל לא אוהב לעשות זאת אבל אני לא אוהב ראש

עוד לא ייצרנו את המסלול. לכן אמרתי שזה דיון סרק. אנחנו ממילא נייחד דיון מיוחד למסגרות המשך.

עמותת אקי"ם. אני רק רוצה לומר שההסדר הזה שיש לגבי ילדים עם מוגבלות שכלית הושג בעקבות עתירה שהגשנו.

הרשות המקומית ביוזמתה באישור המנהל את הילד במוסד חינוך שאינו באזור הרישום,

או מוסד החינוך הקרוב ביותר, כמענה לצרכיו, לא יפגע הדבר

האופציה השנייה להבנתי ואולי צריך לחדד את זה היא מקרה זמני.

יש לו מגבלה והמנהל לבד נותן לו את הזכאות. זאת האופציה השנייה. אני מבינה שיש אופציה שלישית והיא ועדת ההסעות כאשר כרגע הסעיף של ועדת ההסעות תלוש. זאת אומרת, הוא רק אומר מי תהיה ועדת ההסעות

הוא מוסע נגיד למחוננים ואז מסיעים

אלה אפילו ארבע הסעות.

יכולות להיות גם ארבע.

לגבי (ו), התקשרות עם רשויות מקומיות סמוכות, אנחנו עוד נדבר על הנושא של זמני ההסעה כאשר כרגע אין זמנים ויש

לגבי פעוטות יהיו שתי מגבלות לשיקול הדעת כאשר האחד - אולי הוא לא מתאים כאן אבל אני רק מעלה את זה מספר הילדים. זאת אומרת, שלא על כל

תרצו סעד מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות תקבלו. לא תקבלו, תבואו אלי ואני אתן לכם סעד.

סעיף ותת סעיף כאן ולעשות לכם התאמות. שבו ותסגרו את זה או אתכם או עם נציג האוצר.

אנחנו, עת הבאנו את המענה שלנו לטיוטת התקנות, הצפנו את השאלה הזאת כשאלה שהיא מה קורה במקום שהבחירה ההורית במסגרת ועדת הזכאות היא לא ממש מתיישבת אחר כך עם המלצת השיבוץ שיש. זאת

והתשובה הייתה: לא, אנחנו נצמדים למנגנון שלבי הבדיקה, הזכאות והמסלול. המציאות היא שלפי התשובה שקיבלנו כרגע ממשרד החינוך, היא מצב של בחירה הורית - - - זה לא כרגע.

אני אומר שאם יש נניח ילד בשילוב ויש לו בית ספר קרוב לבית,

נניח ילד על כיסא גלגלים בשילוב, ויש מעלית בבית הספר, אנחנו לא

זה פשע שהמדינה צריכה לעצור אותו, להפסיק את ההתחשבנות עם הרשתות, להתחשבן פר ילד ולילד. זכאות לילד. אתם מעלימים עין ואתם יודעים בדיוק מה קורה עם הפול הזה שאתם נותנים.

סליחה, התגרית מי. מה יעשו לי בישיבת סיעה, לא אכפת לי,

סליחה, לא התכוונתי.

אני מכיר את הכוונות הטהורות שלך אבל כולם מתכוונים לשפר כאן את המצב לילדים. אתם מכירים את השקפת העולם וזה שונה. זה מה שמקומם אותי. תבואו ותאמרו שזה החוק,

יושב כאן מנכ"ל משרד החינוך, לא בדיונים האלה. מי שזוכר את הישיבה הגדולה באולם נגב ואומר חד משמעית שכל אפליה בסוגיה בחינוך המיוחד - תבוא ותאמר לי שהסעות הן לא בהגדרה היא בניגוד לחוק. ילד בחינוך המיוחד

חוסה תחת חוק חינוך חובה והוא חייב לקבל את מלוא הפריבילגיה הזו שהוא בחר. אתה יכול לומר כולל נורמטיבית. ילד עם קשיים, עם מוגבלות, אתה לא יכול להשליך עליו את הטלאים של המדינה, של כל החברה במדינת ישראל. צריך פעם אחת להיות אמיץ ולעשות. במקום שתשבו כאן ותתגוננו, תכינו נייר עבודה. זה מה שאני מצפה מכם. תכינו נייר עבודה, כל סוגיית ההסעה וחינוך מיוחד לזרמים, תאמרו: סליחה, הנה המצב החקיקתי, זה המצב שצריך לתקן וכך זה עולה. אבל להתמודד. קח ילד כזה, קח הורים לילדים כאלה שצריכים להתמודד עם רשות מקומית שאין לה, ויש כאלה שאין להן. מה אתה רוצה מראש הרשות? הוא כדי לעשות חוזה עם מונית שתיקח את הילד, הוא פוגע במה שאין לו. הוא מגיע לעצמות. רשויות שיש להן, גם שם הן לא נדיבות כל כך וזורקות אותם, וזה מוכר שאינו רשמי שהן לא חייבות והן זורקות אותו. יש כאלה טובים ויש כאלה לא טובים. אני אומר לכם שתכינו נייר כזה. תכינו לי נייר כזה שמייחד כמה בפטור וכמה במוכר שאינו רשמי. אני מבקש לקבל את זה לדיון הבא. הבנו אותך? כן. הבנתם אותי. אין לך עדיין מענה. שמת לב שכאילו נפלו השמים, הם כמעט לא מבינים אותי. עכשיו לגמרי הם לא יבינו את השאלה שלי. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. רק שלא ישתמע מזה שאני יוצאת נגד המשרד. אל תתרגשי. גם אני לא יוצא נגד המשרד. כי אנחנו כן דיברנו על הדברים. הם לא הכתובת. אני הצבתי את הדברים האלה בשלב הדיונים בינינו וקיבלתי תשובה. אנחנו לא מנסים לעשות הורדות ידיים עם המשרד. זה קושי שברור למשרד וברור לרשות המקומית. אולי הייתי תקיף מדי. אין ספק שחוקקנו את חוק החינוך המיוחד ושם יש את סוגיית השילוב ועכשיו נפתחים דברים וייפתחו עוד הרבה דברים. אדוני היושב ראש, בסוף זו שאלה של כסף. ודאי. אני מודה לך ששמת את זה על השולחן. תארי לך שלא היינו שמים לב לנאום שלך והיינו הולכים. את יודעת מה קורה ביום יום? פונים אלי הורים ואני פונה והם פונים ומנסים לאלתר. כולם חיים במצב של אי ודאות ומרמור קבוע. אנחנו כבר מתקנים. אם אני הייתי יודע שחסרים כאן 100 מיליון שקלים,

תושיב אתה אוצר ותגיד לו להביא אותם. אבל שמישהו יכין את הנייר הזה. אם מישהו יגיד לי שחסרים כאן 100 מיליון שקלים ואני צריך לקבל החלטה עכשיו אם אני עושה את הסבסוד על הצהרונים במאת האחוזים או לקבל את ה-100 מיליון האלה, יכול להיות שהייתי שוקל אחרת. אולי הצפיפות בכיתות,

אבל מישהו צריך לשים את זה על השולחן. אדוני היושב ראש, אנחנו שלוש שנים יושבים כאן ומדברים על כסף ומי שצריך להביא את הכסף הזה זה לא השלטון המקומי וכנראה גם לא משרד החינוך. אנחנו יודעים איזה חוסרים יש לנו היום בלי הרבה ניירות. אין כסף. שישימו כסף. מי את רוצה שיבקש כספים להסעות לפי התקנות האלה? משרד הקליטה?

רק משרד החינוך. אם הוא לא יכין נייר ולא יאמר כמה זה עולה לו ולא יאמר שכואב לו, משרד האוצר לא יתנדב להביא את הכסף הזה כי משרד האוצר שמע שכואב על קייטנות להורים בחופשות הקיץ, ואני לא ממעט בחשיבות של כולם, אבל זה היה טרנד. ציפוף בכיתות סרדינים היה טרנד. במקום זה אני לא מתעסק בדברים הכי חשובים. אני אומר לך שאני יעקב מרגי מכה על חטא שבתחילת הקדנציה אולי התלהבנו מכל מיני קמפיינים כאלה שהובילו מיליארדים לחינוך ולא התמקדנו בדברים האמיתיים שלא עושים כותרות. אדוני, אנשי השלטון המקומי, אני מכיר שלטון מקומי נשכני שלא עושה הנחות. מה קרה לכם? אנחנו עובדים בתיאום.

ממש לא, חבר הכנסת כהן. אנחנו צועקים את הצעקה הזאת בכל מקום. רק משרד החינוך אמור להמציא את הכסף הזה. אל תעשו הנחות לאף אחד. טוב שאדוני היושב ראש חיזקת את הדברים. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. היה והורה בוחר שילוב שהוא רחוק מבית הספר הקרוב שאתם רוצים בו, מדוע משרד החינוך לא משלם לרשויות עד לבית הספר והרשות לפחות תמצא דרך להשלים?

שקורה זה שהורה מסוים בוחר לשלב במקום שהוא רחוק יותר מבית הספר ואתם באים ואומרים שאתם לא תשלמו את החלק שלכם לאותו תלמיד. אתם מראש לא משלמים כלום. זה יוצר בעיה גדולה אצל ראשי הרשויות. אני חושב שמשרד החינוך צריך לקבל החלטה והיא לא החלטה בשמים. ממילא הילד הזה, אתם תשלמו עליו. ממילא אתם אמורים לשלם. אם ההורים שלו בחרו לשלב אותו בבית ספר רחוק יותר, אל תגלגלו את זה לרשות המקומית אלא תבואו ותאמרו, בסדר, אנחנו מקבלים אבל אנחנו ניתן ממילא את חלקנו מתוך הנחה שהוא לומד בבית הספר שאנחנו בחרנו בו. נשלם את החלק הזה. זה מקל על הרשות, ראשי ערים פונים ומבקשים את זה וחבל מאוד שאתם מגלים כזאת קשיחות שהיא מיותרת. אל תנסו לחסוך בדברים האלה. תקלו על ראשי הערים כי בהחלט היום זה הרבה יותר מורכב. אנשים רוצים לשלב את הילדים בבית הספר הדמוקרטי כאן או בבית ספר אחר. אתם חייבים לבוא לקראת ראשי הערים. תשלמו את חלקכם. צאו מתוך הנחה שהוא הולך ללמוד בבית הספר שאתם רציתם ולפחות תשלמו את החלק הזה. אני רק אשלים את הנקודה. כתמונת מראה הרשות משלמת את חלקה במסלול המקורי שהיה מיועד לשיבוץ. אחר כך, כשיש הפרשים בגלל בחירת הורים, אלה הפרשים שאנחנו נצטרך להתחשבן אתם כפי הנראה גם עם ההורים עצמם אבל הרשות רוצה לשלם את חלקה לפחות במסלול המקורי. לשם כך אנחנו צריכים אישור הסעה. אמר מאיר כהן ואת הוספת וחידדת.

ארגון בזכות. כמה הערות לתקנות. אני אתחיל ברשותך בסוגיה שעכשיו נגענו בה, לעניין השילוב. צריך להוסיף כאן רובד נוסף. מדברים כאן על מסגרות שהורים בוחרים לשלב אבל יש מסגרות שפשוט מסרבות לשלב את הילדים, בין מאחר והן לא מקבלות את הסימון ובין אם מטעמים אחרים, אבל מסגרות וכעת יש לי על שולחני מספר פניות מהעיר בני ברק

אנחנו דנים עכשיו בתקנות הסעות ולא בתקנות השיבוץ. אני אומר מה ההקשר. מאחר והמסגרות בעיר אינן מוכנות לשלב את הילדים, ההורים נאלצים לחפש מסגרת אחרת מחוץ לעיר שמטבע הדברים איננה באזור הרישום. הם מכתתים רגליהם על מנת למצוא מסגרת בה הם יוכלו לשלב את ילדם ולמקומות הללו בעצם אין הסעה. ההורים היו שמחים מאוד שהילד ישתלב בבית הספר המקומי כי הרי זוהי מהות השילוב, הם היו שמחים שהילד ישתלב בקהילה אבל בכל זאת הם נאלצים לשלב אותו במקום אחר. תעצרי.

רוצה לייעל את הדיון ולהביא תיקון. משילות, שמעת הרבה פעמים את המילה הזאת בפוליטיקה? לפני שבאים לחוקק חוקים גדולים שמחזקים את המשילות, שקודם כל המשרדים ימשלו. את מדברת על סוגיה שמופקרת על ידי המשרד. סוגיית הרישום בכלל, האכיפה, לנצל את הסמכות, ואם צריכים לתקן חקיקה שיתקנו חקיקה, ואם רשות מסוימת או מוסד מסוים מסרב לקבל תלמיד שהוא חוסה בתוך זה, צריך שיהיו סנקציות. מה שאני דורש לגבי הבנות המופלות, שיהיה לגבי כל תלמיד במדינת ישראל. אבל זה לא התקנות האלה. זכאות ההסעה היא אך ורק לאזורי רישום. לא מכניסים מין בשאינו מינו.

לא פותח את הדיון הזה. אני אתן דוגמה נוספת. היום רק רבע מבתי הספר מונגשים. מבחינת תכנית החומש של משרד החינוך, בתי הספר אמורים להיות מונגשים עד 2022. תעצרי. לא יעזור כלום. אנחנו נמשיך להתווכח. תקשיבי טוב. אני בתקנות ההסעות. תרצו להביא נושא אחר לדיון, נביא אותו לדיון. כרגע אני בתקנות ההסעות.

בסוף הכול יהיה אותו נושא. אנחנו נביא את כל התחלואים של מערכת החינוך והשלטון המקומי ומשרד הרווחה והבריאות ובסוף נוכיח שיש כאן בעיה של הסעות. די.

יש לי עוד כמה הערות אבל קודם רק לסיים את המשפט האחרון. נועה דיברה על מסלול של ועדת זכאות, שיבוץ והסעה. הילד עבר את ועדת הזכאות, מגיע לשיבוץ. הילד לא יכול להיות משובץ כי בית הספר לא נגיש. פשוט לא נגיש. מהסיבה הזאת הוא חייב להיות מוסע לבית ספר אחר. אין שום סיבה שלא תהיה לו זכאות להסעה.

אבל אז השיבוץ כבר מראש יקבע את זה. תודה על ההתפרצויות.

אביבית, הבנו. בהקשר הזה אני רוצה לשאול את נועה. תסתכלי רגע על תקנת משנה (ג). בעיקרון זה אמור לפתור את הבעיות שהילד לא משובץ או ברובע או באזור רישום או במוסד חינוך מתאים במקרה שזו חטיבה עליונה. קודם כל, אם אתם יוזמים את זה, האם אתם מקבלים את אישור המנהל בהכרח לדבר הזה? לא בהכרח.

(ג) אמור לפתור את הבעיות שאביבית מדברת עליהן כי (ג) הוא המצב שהילד לא יכול להיות משובץ.

הוא לא מטפל בעניין הבחירה. אומר לך המנהל שלצורך העניין מינו אותו כמנהל על פי התקנות, אומר לך שהוא מטפל במקרים כאלה. זה ברור. אין לנו בעיה. היא אומרת שכאשר הם יוזמים את שיבוץ הילד במקום אחר בגלל שיש בעיה. אני אשאל שאלה. נראה לכם שמי שאמור לשבץ ישבץ ילד עם צרכים מיוחדים למוסד שלא מתאים לו?

אם הוא על כיסא גלגלים והמקום לא מונגש או משהו אחר והוא לא מונגש, הוא ישבץ אותו לשם?

ב-(ג) כתוב לך שיש הסעה. תקנת משנה (ג) מטפלת במקרה שהצגת. נקודה. מה בתקנת משנה (ג) מבחינתכם צריך להיות מטופל כדי שאתם תוכלו לפעול כמו שאתם צריכים לפעול? אם אנחנו רוצים לתקן את זה בתקנת

בחירה שמאושרת על ידי הרשות. זה משהו אחר. זאת הסיפה. הסיפה אומרת שאם זה בהסכמת הרשות המקומית, הרשות המקומית היא זאת שבעצם נושאת בזה. כך אני מבינה את התקנה. שבעצם יש הבדל בין זה שהרשות המקומית יוזמת כאשר אז זה אומר שאין ברירה ולכן צריך לשבץ את הילד במקום אחר, ואז השאלה היא האם אתם צריכים אישור של המנהל לכל מקרה ספציפי כזה.

או שאתם מאשרים בחירה. אם אתם מאשרים בחירה וזה לא ביוזמתכם, תקנה (ג) אומרת שזה עליכם. הכול. כך אני מבינה את זה.

נכון מאוד. כאן יש קושי כי גם במוכר שאינו רשמי זה אותו הדבר. תודה.

בעצם לא נבחנת הזכאות של ילדים שמבחינת משרד החינוך בתוספת של החוק הם ילדים בתפקוד 1 ו-2. אני מדברת על ילדים עם מכל גבולי בתפקוד 1, ילדים עם עיכוב התפתחותי ועיכוב שפתי 1 ו-2, הפרעות נפשיות 1, ועוד ילדים שבעצם מבחינת החוק אמורים לקבל רק מענה בית ספרי.

הילדים האלה, כדי שתיבחן זכאותם להסעה, בעצם הם נכנסים ב-2.

הם יכולים לפנות למנהל והמנהל יבחן את זכאותם.

כלומר, האם אין אפשרות שוועדת הזכאות תבחן. לדעתי זאת ועדת הסעות, אם אני מבינה נכון. זה לא זמני. זה מצב קבוע. היא הנותנת. את רק מחזקת אותי. אני אנסה לפשט את זה. אומרת אביבית שאנחנו עכשיו חוקקנו חוק והשילוב הוא ברירת מחדל ראשונה, בחירת הורים והכול. אתם סומכים על ועדת הזכאות והאפיון במסה הקריטית. בסוגיית ההסעות אומרים

זאת פרוצדורה. למה לא תתנו את המנדט הזה, תכשירו, תנו את הכללים לאותה ועדת זכאות? תחשבו על זה. זה מופיע בהגדרה של הוועדה.

הלוואי ותאמרי לי שזה מופיע. זה מופיע בתוספת. אני מודה שלא הבנתי בדיוק. ועדת הזכאות היא זו שמקבלת את ההחלטה בנושא הזה עבור כל הילדים שעוברים דרכה.

למשל לקויי למידה ברמת תפקוד 1 ו-2. ילדים ברמת תפקוד גבוהה יותר שהם לאו דווקא גם היום ילדים עם פרופיל. אם הם לא זכאים להסעה ויש להם מוגבלות אחרת שלא קשורה לניידות שלהם,

לא מדובר עליהם. אם ועדת הזכאות והאפיון הגיעה למסקנה שהילד מוגבל ניידות וילד כזה, למרות שהוא בתפקוד גבוה - - - שהוא עבר דרך הוועדה והוועדה החליטה? ילדים שעוברים דרך ועדת זכאות ממילא, מדוע שוועדת הזכאות היא לא זו שתבחן? שעוברים דרך הצוות הרב מקצועי. זה העניין. אפשר לבדוק. אבל אם כן, התיקון צריך להתבצע במקביל גם בתוך חוק החינוך המיוחד. קודם כל יבדקו וייתנו תשובות. אדוני מתמודד גם עם תיקון עקיף. השאלה מה קורה עם הילדים שעוברים דרך הצוות הרב מקצועי. אלה למשל ילדים עם הפרעות נפשיות ברמה 1 או עם הפרעות התנהגות הם בעצם עוברים דרך הצוות הרב מקצועי. האם יש אפשרות שבשביל ההסעה הם יופנו לוועדת זכאות? במה זה שונה ממה שאמרה אביבית? אני פשוט מחדד. אמרת את זה בצורה אחרת אבל זה אותו הדבר.

אני מסתכל על השעון וזה מפריע לי. אני אומר את המשפט האחרון. הילדים האלה לא מגיעים לוועדת זכאות אלא הם מגיעים לצוות רב מקצועי ולכן במקום שהם יתחילו את כל דרך הייסורים - - - זה מה שהבנו. זה מה שעכשיו ניסינו לברר ולקבל תשובה.

תשובה. בבקשה, גבירתי. תודה. אני הורה. אני רוצה להוסיף שזה עם מלווה. לא כל ילד צריך מלווה אבל יש בעיות התנהגותיות והילדים האלה צריכים בהסעה מלווה לידם. גבירתי, אנחנו עוסקים עכשיו בליווי? לא. אני רוצה להוסיף שכאשר מישהו זכאי להסעה, הוא זכאי למלווה כי עכשיו קורה שיש הסעה אבל צריך יותר ממלווה אחד ברכב. אם יש הסעה שלישית ורביעית, הם צריכים מלווה. זה נשאר באוויר ובצריך עיון. כאשר נגיע לזה, נדבר. לא עכשיו. אני רוצה לענות לה על הבחירה של ההורים, אם הורים לא יכולים למצוא מקום. חבר הכנסת מרגי, אני בטוחה שאתה רוצה את מה שטוב לילדים, עבור חרדי, עבור ממלכתי, היכן שהוא יהיה. הוא כן צריך הסעה. כולם רוצים משהו טוב עבור הילדים. כולם רוצים שהילדים יגיעו לבית הספר בביטחון. אם רוצים יותר כסף, לתת את ההצעות כדי שההורה יוכל ללכת לעבודה. תודה. נושא נוסף. אביבית, זה ייגמר היום? אדוני, היא

בנושא הקריטריונים של ועדת זכאות. אין בעצם שום התייחסות על פי מה ועדת הזכאות או המנהל או ועדת ההסעות ככל שזה יוכנס כאשר זה יוכנס, לפי אילו קריטריונים ואיך אפשר לוודא שהקריטריונים האלה יהיו שוויוניים כדי שכל ועדת זכאות שיושבת בכל הארץ בעצם תקבע זכאות לפי אותם קריטריונים. נקודה נוספת זה הנושא של פנייה באמצעות הרשות המקומית. היום המצב הוא שיש הרבה רשויות מקומיות, לצערי הרב, שאינן מעבירות בקשות של הורים למשרד החינוך. לכן אנחנו מבקשים, ודאי בנסיבות הללו שעכשיו מספר המקרים שמגיעים למנהל, מספר מצומצם למדי, מאחר ורוב הזכאויות יהיו על פי ועדת זכאות, אין סיבה שהמקרים הללו לא יועברו לממונה במחוז מטעם המנהל והם יעבירו למנהל. אין שום סיבה שזה יעבור דרך הצינור של הרשות המקומית. לעבוד מעל ראש הרשות המקומית? יש כאן בקשה להסעה שמופנית למשרד החינוך. אין שום סיבה שזה יעבור שם. ממי תבוא הבקשה להסעה?

ההורה מבקש הסעה. אנחנו מדברים על מצב שהילד לא עובר דרך ועדת זכאות. נראה לך סביר שמצד אחד הרשות המקומית מתכללת כמעט את כל מה שהילד זקוק בחינוך וכאשר מגיעים להסעה, נעבוד מעל ראש הרשות? אם רשות מקומית פושעת ולא ממלאת את תפקידה, יש דרכים לעקוף אותה, אבל אי אפשר לעשות ברירת מחדל ראשונית שהכול מעל הראש של הרשות המקומית. או שעושים סדר או שרוצים אנרכיה. יש כאן בקשה למימון הסעה ומשרד החינוך הוא זה שמאשר את המימון. נראה לך סביר שעכשיו כל ההורים של הילדים המיוחדים יצטרכו לפנות ישירות למשרד החינוך או למחוז מעל ראש הרשות המקומית בגלל שכמה רשויות מקומיות לא עושות את עבודתן? אדוני, אני מדברת רק על הורים לילדים שאינם עוברים דרך ועדת זכאות. כל הילדים עם הצרכים המיוחדים עוברים דרך ועדת זכאות והיא קובעת להם את ההסעה וזה בשיתוף עם הרשות המקומית. יש כאן חריג שמאפשר למנהל לקבוע זכאות להסעה במקרים מאוד מאוד חריגים בהם למשל ילד שבר את הרגל. בעקבות ההערה הקודמת קודמת שלך ביקשנו מהם והם הולכים לבחון וייתנו לנו תשובה. למה להכניס עכשיו עוד מקרה לתוך זה? בואי נבדוק ונראה אם בכלל יש נכונות להוריד את זה לרמת ועדת זכאות ואפיון, ואם כן נקבע כללים איך מאשרים ובאילו קריטריונים. לגבי סעיף קטן (ד), יש אפשרות להסיע במהלך יום הלימודים גם למקומות שהם חלק מתכנית הלימודים. אני רוצה לציין שגם תלמידים משולבים, חלק מתכנית הלימודים שלהם כוללת לעתים גם טיפולים פרה-רפואיים שלצערנו הרב הם לא מקבלים אותם במסגרת הבית-ספרית. בנסיבות האלה שאין ברירה והם צריכים לקבל את הטיפולים הללו מחוץ למסגרת הבית-ספרית, מאחר וזה חלק מתכנית הלימודים, אני מבקשת שתהיה הסעה או שיוכנס העניין הזה גם כאן, שתהיה הסעה גם לטיפולים ובחזרה כמו למרכז מחוננים, כמו כל מסגרת אחרת שהיא חלק מתכנית הלימודים. התנדבתם למחוננים. התנדבתם לאווירונאוטיקה. אמנם נראה כאילו אני מחייך אבל אני לא מחייך. לכאורה בבסיסי את צודקת. אני מבין שזה קומם אתכם, זה יורד לפרטים וכבר אי אפשר לשלוט בזה. משרד החינוך קיבל על עצמו לספק גם את השירותים הטיפוליים הפרה-רפואיים לילדים. חלקם נעשים במסגרת הלימודים, בתוך יום הלימודים. מי אמור להסיע את הילדים האלה?

מקבלים את השירות. אם זה ילד משולב שבתוך תכנית הלימודים שלו נבנה לו גם שירות פרה-רפואי, בתוך בית הספר. הוא יקבל את זה בתוך בית הספר. תודה רבה.

אביבית מדברת על כך שההורים החליטו לקחת ילד לקלינאית תקשורת והיא יכולה לקבל את הילד רק ב-9:00 בבוקר כי כל הילדים האחרים באים אחר הצהרים. ההורים רוצים שייקחו אותו לקופת חולים

יש גם הגדרת סל - כל מוסד חינוך וכיוצא בזה.

בתוך סעיף קטן (ד) כתוב "או למוסד חינוך כיוצא בזה". אם הוא יוצא מבית ספר לאיזושהי מסגרת שיש לה סמל מוסד של משרד החינוך,

זה נחשב מוסד חינוך? כן, אבל לא בתוך מוסד החינוך. סמל מוסד. הורה לילד בחינוך המיוחד.

כמה הילד? אוטוטו בן 9. אתה זוכר שדיברנו בדיון בפברואר. אני רק מתייחס לנקודה האחרונה שנשמעה ויכול להיות שאני כאן לא מבין. יש לנו מצב נתון של ילד שבאה פסיכולוגית בית הספר ואומרת שאנחנו את הטיפול הרגשי בבית הספר,

הוא מאוד מצומצם והוא צריך מסגרת פרטית. אומרת במכתב רשמי פסיכולוגית בית הספר. מה דינו של אותו ילד מבחינת ההסעה? היא גם אמרה שהוא חייב לקבל את זה בין 9:00 ל-10:00 בבוקר או בין 10:00 ל-11:00 או לאחר שעות הלימודים? במסגרת פרטית על כל המשתמע גם מבחינת עלויות הטיפול עצמו. אני שואל אותך שאלה. אנחנו עכשיו נוגעים בהסעות. אני מאמין שהפסיכולוגית לא תתחום את זה לשעות הלימודים.

הטיפול התוספתי כפי שנקרא לו. רבותיי, לפעמים אנחנו שוכחים איך התחלנו. כרגע אנחנו בעקבות

וזכאות ועדת הזכאות והאפיון ולא נצא עכשיו לכל זרועות התמנון של כל הצרות שלנו. זה לא המקרה. הסעיף מדבר על כך שכל מה שקשור בתכנית הלימודים,

מה שמופיע בתכנית הלימודית האישית, יש לזה את המענה. לא בבית הספר. גם אם זה לא בבית הספר וזה מופיע בתכנית, זה מכוסה והיא אמרה את זה.

אמרתי אבל לא פרה-רפואי. יש כאן איזושהי הסללה - ואמרה יפה נועה מהשלטון המקומי של זכאות, שיבוץ ואחר כך קביעת המסלול. אנחנו כל הזמן מדברים על בית. מה קורה אם יש ילד שיש לו שני בתים? עזוב. כאשר מישהו במדינה ישכיל ויפתח את סוגיית שני הבתים, ייכנס גם החינוך המיוחד. קודם החינוך המיוחד ואחר כך הדברים האחרים. ב-12 בפברואר. עכשיו אנחנו בתקנות הרגילות בהיעדר שני בתים. אני אומר לך שבקצב מסוים אנחנו נגיע לשלושה בתים. אל תדאג. עזוב, זאת לא האכסניה עכשיו. אמרתי לכם, רבותיי, תשתדלו להיצמד לסעיפים. בוא תהיה מורה נבוכים. לא רוצה עכשיו.

אין לי זמן.

נושא של שילוב למוסד הקרוב. קרוב לאיזה בית? לא דן בזה.

אתה חושב שלא הבנתי לאן אתה רוצה להגיע? קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. הקטע של מקום אחר, למשל במגזר הספרדי, התלמידים לא יכולים לצאת למתי"ה כי המתי"ה לא נותנת שירות לתלמידים במוכר שאינו רשמי ולכן הם יוצאים למוסדות כמו למשל שמעיה, ושם נותנים להם את השירות אך ורק בשעות הבוקר. מופיע בתכנית האישית? מופיע בתכנית האישית ועל פי חוק לא מגיעה להם הסעה לשם. זה נחשב מוסד חינוך אחר? זה לא מוסד חינוך. זאת מסגרת פרטית. זו עמותה. למרכזים הטיפוליים האלה כרגע יש סמל מוסד. במקרה הבאת כדוגמה את שמעיה שיש לו סמל מוסד. היא נתנה דוגמה ריאלית, שמעיה או שמע. ושם הוא יהיה זכאי להסעה. אני אוסיף עוד משהו. בלשכה המשפטית יש מחלוקת לגבי השאלה אם צריך שיהיה להם סמל מוסד או לא. אם הם עונים על ההגדרה בחוק הפיקוח על בתי ספר של מוסד שמעניק לימודים שיטתיים. הכרעתם בנושא הזה או שהוא נשאר בצריך עיון? כרגע עדיין יש להם סמל מוסד. אל תקלקלו את זה. תנו להם את זה. יש מצב שייקחו להם את זה.

הרבה קיבלו תעודות הוקרה ומדליות ואחרי חצי שנה באו לכנסת להתלונן. אל תציינו לשבח שום דבר כי אלופים לקלקל את זה. המרכז לנסיעה בטוחה לילדים עם צרכים מיוחדים, בבית חולים "אלין". לעניין התקשרות של שתי רשויות לביצוע הסעה. דיברנו על משך זמן ועל מספר ילדים בהסעה ויש עוד נקודה שלא נגענו בה והיא מה שקורה לפעמים בשטח כאשר ילדים מורדים באמצע המסלול. זאת אומרת, רשות אחת מתחילה להסיע אותם, מורידים אותם באיזושהי תחנת מעבר והם עוברים להסעה שנייה. כאשר נגענו סוגיה הזאת, רשמתי לעצמי וביקשתי לגבי סעיף (ו) כללים והנחיות בנושא.

לא יאושר בצורה ערטילאית. אני מבקשת להתייחס גם לזה. ודאי. אני מסיכוי שווה וגם אימא לילד עם צרכים מיוחדים. אני רוצה להתייחס גם לשיקול הדעת של הרשות. צריכים להיקבע קריטריונים חד משמעיים לגבי משך הזמן ומספר הילדים. אנחנו יודעים היום על מקרים בהם יש אפילו מעל ל-18-15 ילדים. זה לא הסעיף.

חשוב לי לומר שזה באמת נובע הרבה פעמים משיקולים תקציביים. כאשר נגיע לסעיף, תאמרי את זה שוב וגם אחרים יאמרו זאת.

הפנית את תשומת לבנו.

אימא לילד משולב ואני רוצה לגעת בנקודה של המלחמה על גב הילד. כאשר הוא הגיע לבית ספר תיכון, אף בית ספר לא הסכים לקבל אותו. גם כאשר הפיקוח עשה מאמצים רבים לעזור לי למצוא מסגרת, לא הצליחו למצוא לו מסגרת. עברתי מרשות לרשות על מנת שיעזרו לי. תאמיני לי, זה לחם חוקי ובא לי לפתוח את זה אבל אני בתקנות ההסעות.

אני מדברת על כל הרובד הדתי.

על כל הרובד הדתי. גם בממ"ד. אני לא מדברת על החרדי. הילד שלי סיים בית ספר יסודי. מה הקשר? כרגע אני יום יום מסיעה אותו למבשרת כי אני החלטתי לא להשאיר אותו בבית. למה ועדת הסעות אומרת לי שהפתרון בפדגוגי והפדגוגי אומר לי שהפתרון בהסעות?

מעבירים ממשרד למשרד ואני רצה ממשרד למשרד וכולם מכילים אותי וכולם אומרים לי שאני ממש צודקת, שזה ממש מקרה שמגיעה הסעה, אבל אי אפשר ליצור תקדים. את גרה בירושלים.

אני לא גרה בירושלים. אני עברתי מרשות לרשות כי חשבתי שיהיה לי סיכוי לקבל מענה. אמרת שאת מסיעה אותו למבשרת.

מבני ברק. מבני ברק למבשרת? מבני ברק, יום יום. אני בבית עם שני נכים. בעלי נכה צה"ל, קטוע רגל ממלחמת יום כיפור. המשפחה שלי נתנה הרבה מאוד ואני יום יום מסיעה את הילד וכולם אומרים לי שאני צודקת. משרד החינוך מכיר את המקרה? מכיר את המקרה הזה מצוין. הייתה ועדה. זה

הכי קל לומר שזה עלה לוועדה. זאת בכלל לא בעיה שלך.

קודם כל צריכה להיות זכאות, אחר כך שיבוץ ואחר כך הסעות.

הבעיה שלה מתחילה עוד לפני כן. השיבוץ הוא הבעיה. למה אתה קופץ? כי אני חלק.

אתה לא חלק מזה. כך לא פותרים בעיה. הבעיה מתחילה במקום אחר ולא אצלך. תראי, זאת לא האכסניה של זה. הכי קל לומר לך שתתני לי את הפרטים ואני אכנס במי שצריך להיכנס. זה הכי קל לעשות ואני אכנס. בסדר? אבל חבל שאת יושבת עם מטען כזה. שוב אנחנו חוזרים לאותו מקום. התחום הפדגוגי חייב להימצא בתוך המשרד, בתוך הוועדה. הוא קיים. לא בוועדת הסעות.

אני מוכן לקבל את המקרה הספציפי. תעלי אותו על הכתב ותשלחי לי במייל. הוא יטופל.

הסעה זה הדבר האחרון שצריך לטפל בו . מה עם התקנות של התיקון לתקנות הרישום בעקבות חוק חינוך מיוחד? הפציינטים שמטפלים בזה לא יושבים כאן. מנכ"ל המשרד, עוזרו שהוא גם יושב על כמה אגפים, וגם יועץ משפטי של המחוז. לא יודע. תוקנו תקנות. תקנות הרישום שאני תיקנתי שנותנות מענה לרישום, אני אומר לך, ואפילו עשינו מסיבת עיתונאים, מישהו אכף אותן במשרד? מישהו נתן עדיפות ליישם אותן?

זה לא באכסניה הזאת. תיקנו תקנות, אז הם יאכפו אותן? הרי ראש הרשות, כשיש מוסד והילד יכול לקבל מענה, לא רוצה לשבץ אותו, משרד החינוך יעשה לו משהו? יעשה אתו משהו?

הוא ייתן לו עוד כל מיני צ'ופרים בגלל שהוא עונה להגדרות כאלה ואחרות בסעיפים אחרים ויתעלם מהסוגיה הזאת. אני מאוד מודה לך על שהעלית את זה אבל זו לא האכסניה. קשר, הבית של המשפחות המיוחדות. תודה על רשות הדיבור. זה לא מובן מאליו. למה לא מובן מאליו? אצלנו הכול מובן מאליו. אצלי שום דבר לא מובן מאליו.

בסעיף 2(ב) מצוין חוק לימוד חובה, חוק חינוך ממלכתי ולא מצוין חוק חינוך מיוחד. אני רוצה דווקא לגעת לא בצד של השילוב אלא צריך לזכור שעדיין כנראה יהיו כיתות קטנות, יהיו בתי ספר לחינוך מיוחד וגם בלי כל קשר למוכר, כנראה לא כל הסוגים שלהם יהיו בכל מקום. אני יודע שיש גם נכונות של המשרד להסתכל לא רק על רשותי אלא גם על מחוזי בדברים האלה. לכן צריך בסעיף (ב) שמעבר לזה, מאזור הרישום וכולי, באמת להכניס את חוק חינוך מיוחד. יש מקום? ההוראות הן בחוק חינוך ממלכתי והתקנות מכוחן. אין מכוח חוק חינוך מיוחד אזורי רישום. זכור לי הסעיף בחוק חינוך מיוחד שמדבר על כך שהוא יקבל באזור מגורים. ואם אין לו? תכף אני אגע בסעיף (ג) ולזה אני מתייחס. אם התייחסנו בחוק החינוך המיוחד לסוגיה הזאת.

הזכאות להסעה היא אם הילד לומד במוסד חינוך מתאים לצרכיו קרוב יותר למקום מגוריו לפי חוק חינוך מיוחד. חוק חינוך מיוחד, בעצם אין בו רובע או אזור רישום. יש תקנות ואפשר להתייחס אליהן אבל זה מביא אותי לסעיף (ג) שזו הבעיה הגדולה. למעשה אנחנו יוצרים כאן אישור מנהל שהוא אישור מנהל גם לאותם מקומיים שלמעשה אין את האפשרות הזאת ומי שיקבע אם הוא יקבל את הנער לבית הספר לחינוך מיוחד, זה אותו אחראי הסעות שיקבע אם יש הסעה או לא. בעצם זה שיבוץ.

אפשר לומר שלא מדברים על שיבוץ. לא. אנחנו יוצאים מתוך הנחה של זכאות, שיבוץ, הסעה. אבל ההערה היא הערה נכונה. למה היא נכונה? כי סעיף (ג) מדבר על שיבוץ. חד וחלק. סעיף (ג) אומר שאנחנו מדברים על שיבוץ. אם רשות רוצה לשבץ מישהו בהתאם לצרכיו שהוא לא במסגרת על-רשותית וכולי, זה יהיה אך ורק באישור מנהל ההסעות. מי שקובע את השיבוץ בפועל, וזה דרך הסעיף הזה, הוא למעשה אותו אחראי על הסעות. זה מה שאמרת בתחילת הדיון, שאתה לא רוצה את אותם אותם מניעים פדגוגיים. זה אישור מנהל ואני רוצה לייחד את זה, ובזה אני אסיים, באמת לאותן מסגרות של כיתות קטנות בבית ספר לחינוך מיוחד, גם בלי המוכר שאינו רשמי, שהרבה פעמים משרד החינוך, כמענה לצרכיו וכולי, אלה דברים קרובים. בכלל אני רוצה להעלות את השאלה, וזה בסיפה, האם באמת נכון לנסח את הסעיף ככזה שכל שיבוץ כזה עכשיו צריך אישור. דרך אגב, בחוזר כתוב התייעצות ודברים אחרים אבל אישור ממש, אני לא בטוח שדרך תקנות לחוק הסעה בטיחותית אתה יכול לחייב בכל השיבוצים של הרשות שזה יהיה באישור המנהל. בגלל שטעיתי, אני רוצה להתמקד בזה. ההערה נכונה. ההערה חזקה והיא במיקומה.

נכונה בהקשר שכאשר אנחנו עוסקים בשאלת השיבוץ, יש שאלה גדולה. השאלה היא למה אישור המנהל. למה אישור המנהל. איך נכנס כאן אישור המנהל? אני אסביר כי התכלית של הסעיף הזה הייתה תכלית אחרת.

התכלית הייתה שהאישור למסלול ההיסעים שהוא ביי פרודקט של אותו שיבוץ, הוא מה שצריך להינתן על ידי המנהל. אם כן, נסחו את זה בהתאם. אתה צודק. ממה נפשך, אם השיבוץ הוא נכון וזאת הרשות המקומית בדרך כלל יודעת, צריך לתת לו את ההסעה. צריך לתת לו את ההסעה כי השיבוץ הוא נכון. אי אפשר להפריד את הדברים. את לא יכולה לומר שאת רוצה לשבץ אותו אבל את צריכה לבקש אישור מהמנהל על מסלול ההסעה.

יש שתי דרכים. או להכיר בכך ששיבוץ שהוא לא קלאסי במובן של אזורי רישום במוסד הקרוב ביותר, בהתאם ללקות בה מאופיין הילד עם הצרכים המיוחדים, ואז אחד משניים: או שעצם השיבוץ החריג הזה יעבור אישור

בהיבט פדגוגי ולא בהיבט של הסעות ואז התוצר שלו הוא אישור מסלול היסעים.

לכן צריך לתקן כאן את הניסוח. או להשאיר את שיקול הדעת אך ורק ברשות, בוועדת הזכאות ובשיבוץ ולהניח שאם הרשות נתנה את אישורה לאותו שיבוץ חריג,

כאן נתנו למנהל איזו סמכות-על. אז ממילא המנהל יהיה צריך לאשר את ההסעה. צריך לנסח את הנוסח הזה. אלא אם רציתם לתת סמכות-על.

זאת לא הייתה הכוונה. בסדר.

יתוקן. צריך לשים לב שהשיבוץ יהיה גם מבחינה פדגוגית וגם מה שמתאים, וגם שלא יהיו הרבה שעות בזמן ההסעה. נגיע לזמן ההסעה. כרגע אנחנו עוד בשילוב. כבר בשיבוץ צריך לקחת את השיקול הזה. בסדר. אנחנו בתקנות הסעות. יתוקן. ממשיכים. רבותיי, יש הרבה שיעורי בית עד עכשיו. זכאות לליווי האחריות לביצוע הליווי לילד עם מוגבלות הזכאי לקבלו, חלה על הרשות המקומית שבתחום שיפוטה הוא גר. ועדת זכאות ואפיון שקבעה את זכאותו של ילד להסעה לפי תקנה 2(א)(1) תחליט בהתאם לסוג המוגבלות ורמת התפקוד האם יש לקבוע לו זכאות לליווי. ילד עם מוגבלות הזכאי להסעה והוא ילד בגן ילדים, זכאי לליווי. ועדת הסעות החליטה שהוא יהיה זכאי לליווי. במקרים חריגים אם הילד זקוק בשל מצב רפואי לקבל טיפול פולשני, לרבות זריקה, יכול המנהל לאשר מלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות ובלבד שהמלווה יעבור הכשרה במוסד רפואי לפי הוראות משרד הבריאות שתאפשר לבצע טיפול פולשני כאמור. המנהל יכול לאשר ליווי לילד שהמציא אישור רפואי עדכני כי הוא סובל מאפילפסיה לא מאוזנת. תמשיך לסעיף 4. ועדת הסעות שר החינוך ימנה את ועדת ההסעות. עובד משרד החינוך שהמנהל הכללי של משרד החינוך מינה והוא יהיה היושב ראש. נציג אגף חינוך מיוחד במשרד החינוך. נציג אגף הסעות במשרד החינוך. נציג הלשכה המשפטית של משרד החינוך. נציג אגף תקציבים של משרד החינוך. נציג אגף תקציבים במשרד האוצר. נציג חשבות משרד החינוך. החלטת הוועדה תתקבל ברוב דעות של משתתפי הדיון ובלבד שמספרם לא יפחת משלושה ובהם יושב ראש הוועדה, נציג אגף חינוך מיוחד ונציג חשבות משרד החינוך. הוועדה תקבע את סדרי עבודתה אם אין הוראה אחרת בדין. סדרי העבודה יפורסמו באתר האינטרנט של משרד החינוך. הרשות המקומית האחראית על ההסעה רשאית לפנות לוועדה ובמקרה של מחלוקת בדבר האחריות על ההסעה בידי כל אחת מהרשויות המקומיות הנוגעות בדבר. אני אוסיף ואומר שיש בקשה שקיבלנו

לפיה סדרי הדין יפורסמו גם באתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ו עדיין לא הספקנו לדון על זה עם השלטון המקומי. משרדי ממשלה. שלטון מקומי.

לסעיפים 3 ו-4. לסעיף 4. אני רוצה לצטט את יושב ראש הוועדה מיוני 2017 שאמר שאם הוא היה רופא, היה מאבחן את המשרד בפראנויה על הרכב ועדת ההסעות. גם כאן. זו ועדה תקציבית מאוד וכמו שכבר נאמר קודם, צריך הסדרה אבל באמת ההקשר כאן הוא ההקשר של מספר האנשים וההצעה התקציבית המאוד גדולה שלו. זאת בעיקר ההערה שלנו.

מבינה שגם ילדים, זה מה שדובר על הגילאים. כן. דיברנו על ילדי גן. יש ילדים שנשארו עוד שנה בגן ואנחנו לא יכולים לומר שזה עד גיל חמש ובגיל שש הוא עוד נוסע כילד גן ואנחנו מונעים ממנו הסעה. זאת אומרת, כל ילד בגן ילדים. כל עוד הוא במסגרת של גן.

זה ליווי אישי או שזה ליווי בכלל? כן. ליווי אישי. חוץ ממנו יש עוד מלווה.

זו הוראה אחרת. זה מבחינת השאלות שלי. רק לגבי ועדת הסעות, אני רוצה לקשר את (ד) לתקנה 4. כל הנושא של ועדת הסעות, וזה גם מה שאמרת קודם, אנחנו גם צריכים לדבר על ההרכב כי ההרכב כרגע, אין בו כל כך היבטים פדגוגיים שבאים לידי ביטוי. נציג אגף חינוך מיוחד במשרד החינוך. היה ניסיון להכניס מישהו שאולי הנציבות תמליץ עליו. אדם עם מוגבלות.

שיהיו בהרכב הוועדה כל מיני היבטים שהם לאו דווקא תקציביים. כל הנושא של איך הוועדה עובדת. נציג חשבות משרד החינוך ונציג אגף התקציבים של משרד החינוך. כך נראית כל ועדת הקצבות במשרד החינוך ובמשרדי הממשלה. יש נציג תקציבים,

נציג ייעוץ משפטי, יש את מנהל היחידה. אם רוצים לשנות את השיטה, אפשר לדבר על זה אבל כך עובדות ועדות במשרדי ממשלה. אנחנו רוצים להיות בטוחים. אנחנו לא רוצים לשנות כלום. אנחנו רק רוצים להיות בטוחים שהשיקולים הענייניים, טובת הילד,

זה מה שאנחנו רוצים. השאלה איך אני יכול לדעת, בלי לפגוע באף נציג של משרד האוצר, שבצדק התפקיד שלו הוא לא להתייחס לסוגיות הפדגוגיות. הוא מסתכל עליך דרך החור של אגף התקציבים, דרך זה שאתה תעמוד ביעדי התקציב שלך כך שמחר-מחרתיים לא תבוא ותאמר לו שחרגת מהתקציב. אני רוצה גם להזכיר בעצם מה רוחב הסמכות של הוועדה הזאת. הרי כיום רוב הילדים בחינוך המיוחד,

יהיו מכוסים על ידי ועדת הזכאות והאפיון ובכלל לא יגיעו לוועדת הסעות. אלה המקרים החריגים.

מדובר על ילדים שהם לא ילדי חינוך מיוחד

מוסדות או שילוב ובכל זאת לפי חוק הסעה בטיחותית הם צריכים את ההסעה. האם הם צריכים את ההסעה או לא צריכים את ההסעה? הרי זאת השאלה שהוועדה, למיטב הבנתי ואולי אני לא מבינה, צריכה לשאול. האם יש תקציב להסעה או אין תקציב, זה לא רלוונטי לזכאות שלו לפי החוק אם ילד זקוק להסעה.

הרבה יותר מורכבת. כשאני מסתכל על הרכב הוועדה, אולי בעולם אוטופי הרכב דומה בנושאים אחרים היה צריך להיות אחר.

אבל כאן יש שני נציגים למשרד האוצר, נציג של החשב הכללי ונציג של אגף התקציבים. כל שאר בעלי התפקידים כפופים למנהל הכללי של משר החינוך. כולנו עוסקים אך ורק בחינוך. אגב, גם נציגי אגף תקציבים ונציג החשבות

מסתכלים על כל נושא לגופו של עניין אבל צריך גם לוודא שיש לו מענה תקציבי. אי אפשר לקבל החלטה שאין לה גיבוי תקציבי. איך אתה יכול לומר שילד זכאי לפי החוק ואין גיבוי תקציבי?

יכול להבין יושב מאחורי נציג אגף התקציבים שיתייחס בעצמו את הרציונל. אני מבין אותך ולא מבין אותך. אתה יכול להבין את מה שאמרתי עכשיו?

זה בדיוק אותו דבר.

אם הוא זכאי להסעה בוועדה תתקבל לפי העניין ולפי הצורך. זו בעיה תקציבית? מצדי שיגיד, נכון, אתה זכאי, כרגע אין לנו מימון. אני לא רוצה ששיקול הדעת בהחלטה יהיה במסגרת התקציב שלך. לפי החוק. אני לא רוצה את זה. אני לפחות לא מכיר דבר כזה. אני אוכיח לך שאתה עושה את זה ביום יום. בשנים האחרונות, כל סוגיית

סייעות לילדים עם אלרגיה, אף פעם זה לא עמד במסגרת. תמיד תוך כדי תנועה ומשרדי הממשלה, וגם מנגנוני התקציב השונים של משרדי הממשלה ועוטף משרדי הממשלה, יודעים להתמודד עם זה ולסדר את זה. אני יכול לומר

זה ההרכב, אני יכול לחיות עם ההרכב, אבל כשאתה אומר לי

שאי אפשר לקבל החלטה שאין לה גיבוי תקציבי,

זה הסיפור של האימא כאן. קודם כל, מה טוב לילד, מה צריך הילד ואחר כך תתמודד עם הבעיה התקציבית. המקרה הזה הוא מקרה חריג ומאוד בעייתי בלי קשר אם אני מסכים או לא. פחות מעולם תוכן של ההסעה. במקרה הספציפי הזה, זה לא אפס או אחד. בדרך כלל אלה דברים שמגיעים לוועדות חריגים ואלה מקרים מאוד מאוד ספציפיים וההחלטות שמתקבלות בדרך כלל בוועדות ההסעות נובעות מבחינה ספציפית. זאת בדרך כלל לא שאלה אם ילד זכאי להסעה,

אלא מקרים של ילד שמוסע למוסדות מאוד מאוד מסוימים. ברור לי. ברור. אם זה לא כך, זה לא היה מגיע לוועדה הזאת אלא היה נסגר.

אני עדיין חוזר ואומר שצריכה לצאת כאן אמירה ברורה וחד-משמעית ששיקול הדעת של הוועדה הוא לא תקציבי. ועדת הסעות, אם אתה אומר לי, וההרכב שלה מעיד על הרציונל וזה תואם את מה שאמרת ואני מודה לך על ההגינות וההוגנות. שמת את זה על השולחן. זה לא יהיה.

זכאות היא לא תלויית סעיף תקציבי. אין ילד שהוא זכאי להסעה ולא מקבל. אני לא מכיר דבר כזה. אני מסכים אתך. אני יודע שאתם עושים את זה, מאשרים גם כשאין מסגרת תקציבית אבל ברגע שאתה בא ואומר שצריך לקבל החלטות שיש להן גיבוי תקציבי, אני עוצר אותך כאן. אתה יודע למה? איך חז"ל אמרו?

שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות וההתנהלות היא שונה. אני יודע איך זה עובד. זה עובד כך. לצערי הרב זה עובד כך. כשאין בעיה תקציבית,

וכשיש בעיה תקציבית, זה לא מאושר. אני מדבר על ההסעות ולא על דברים אחרים. במקרה של ההסעות זה הדבר הכי חמור שיש לנו כל כך הרבה תלונות של הורים שמתלוננים ואנחנו מטפלים. כל הזמן

יש פניות ציבור.

אני עכשיו שלא בפניות ציבור. אני אומר לך שילדים מוסעים בהמוניהם לפי צרכיהם ואין לי בעיה. אבל זה מגיע לוועדת הסעות בגלל שהמקרה

מהמסלול הרגיל. נכון, זה שונה מהמסלול הרגיל. אם הפדגוגיה החליטה ואין מענה אחר, ומה לעשות, אנחנו במדינה שעדיין חל חוק חינוך חובה, וזה לא רק חל על התלמיד, זה קודם כל חל על המדינה ואחר כך על התלמיד, חוק חינוך חובה, זה מה שמנחה אותי. אם אין מענה אחר, הילד תמיד צריך לקבל פתרון.

זה לא תואם את הרכב הוועדה.

זה לא משקף.

אני רואה כסף. תסכים אתי שכאן אני רואה כסף. אני לא רוצה להתעכב על זה יותר מדי. הנה, אני אומר לך שלטעמי בהרכב הוועדה, אני רואה רק כסף. אני רואה רק כסף. אם אני ארד לרזולוציות, מי זה נציג אגף החינוך המיוחד? התקציבן של האגף?

חיה הראל. לא הכלכלן של האגף? לא. תאר לך שלא הייתה חיה הראל והיית אומר לי הכלכלנית של אגף חינוך מיוחד שבמקרה אני מכיר אותה. תאר לך שהיא הייתה. אז מה הייתי רואה?

יש כאן את שיקול הדעת בוועדה. מי השיקול הפדגוגי בהרכב הזה של הוועדה? קול אחד. אני מצליחה לשכנע אותם. את לא צריכה לשכנע אותם. זה מה שצריך להיות. זה התפקיד שלי. זה התפקיד שלי בכל יום שני בבוקר, לשכנע. כולם רוצים את טובת הילד. כולם כפופים למנכ"ל משרד החינוך. מה אכפת לך לבחון את הסוגיה הזאת של הרכב הוועדה? השקענו בזה יותר מדי זמן. מה ההבדל בינה לבין ועדת השמה?

למעשה מי שקובע, ועדת זכאות ואפיון, את ההסעות היום, זאת ועדת זכאות ואפיון שהיא ועדה מקצועית והיא מסתכלת על הילד. אבל זה יוצא מההגדרה הכללית. לא בכל מקרה זה מגיע לוועדת ההסעות.

זה מגיע בכל מקרה שזה לא חינוך מיוחד או שזה לא זמני. או שיש חריגות. יש חריגים כאלה. תבחנו את זה. מעבר להרכב, צריך לבנות את הסעיף הזה ולהגדיר במדויק את הסמכויות של הוועדה הן לגבי הסעה והן לגבי ליווי. לדעתי גם את הפרוצדורה, צריך קצת יותר לעבות אותה.

בעצם ועדת זכאות לכל דבר ועניין. כפי שאמרתי, לדעתי צריך להיות כאן ערר. זה לא הגיוני לשלוח את ההורים ישר לבית משפט על החלטה של הוועדה. דיברנו על כך כבר בפעמים הקודמות. כל הסעיף הזה, לדעתי צריך להיות מותאם לוועדות זכאות ולא לוועדות הקצבות. אנחנו נסיים את הדיון בשעה 10:45. העמסנו יותר מדי שיעורי בית.

מפנה לסעיף 3(ב). בהתאם למנגנון של ועדת הזכאות בתקנה 2, גם כאן בהתאם לסוג המוגבלות ורמת התפקוד. בעצם אנחנו צריכים איזה שהם קריטריונים ברורים ושקופים שיגדירו מתי יש זכאות לליווי. כאן אמור להיות לפי צורך אבל הכול מאוד מאוד עמום. הוועדה הזו, בואי נקבע לה נהלים על הכול. נהלים, באיזו הופעה לבוא ואני סתם מקצין מתי להתכנס, כמה זמן להתכנס. ברשותך אדוני, יש דרך ביניים. אנחנו לא אומרים שכל דבר חייב להיות מדוקדק אבל בהתאם לסוג המוגבלות ורמת התפקוד צריך איזה שהם קריטריונים שיוכנסו. את זוכרת את טור 1, 2, 3 ו-4 בטבלה?

את זוכרת כמה זמן השקענו בזה? נחדד,

נשאיר שיקול דעת, לא נשאיר שיקול דעת. יש ועדת זכאות ואפיון שאם את שואלת אותי, אם אני הורה עכשיו, הייתי אומר שאני לא רוצה שום קריטריונים. לתת להם את המנדט הרחב ואני לא הייתי מכניס אותם לסד מצומצם. לסד מצומצם,

אבל בהחלט צריך להיות להם שיקול דעת. חד משמעית. אבל בתוך איזה שהם מדדים מסוימים. הרי אנחנו רוצים שיהיו החלטות פחות או יותר שוויוניות, פחות או יותר על פי איזה שהם סטנדרטים ברורים, שתהיה איזושהי ודאות, שאפשר יהיה אחר כך להתייחס לזה, שלא בוועדה אחת תתקבל החלטה איקס ועל אותו מקרה בוועדה אחרת החלטה ואי. שתהיה איזושהי ודאות. זה לא מוציא מהם את שיקול הדעת.

תתייחסו. בתקנה 2(2), אני רוצה לבקש שלאחר האמור "מפאת מגבלה וכושרו הגופני,

ההתנהגותי" - "או התקשורתי". להוסיף את המילה "תקשורתי". אני לא חוזר לסעיף 2. בקשה ממשרד החינוך. אם אפשר לבחון מעבר למודל תקציבי אחר שבו יש ליווי. על איזה סעיף את מדברת? אני מדברת על סעיף הליווי שקובע זכאות לליווי אישי. אני מבקשת ממשרד החינוך בחינה של מודל תקציבי אחר, שהליווי יהיה פר הסעה ולא פר תלמיד, כדי להבטיח שבכל הסעה של ילדים עם צרכים מיוחדים,

אני לא רוצה לענות.

לכל הסעה כזו יש מלווה.

עזבו את הליווי האישי. לא. תחשוב טוב טוב לפני שאתה אומר לי לא. לכל ילד עם צרכים מיוחדים שוועדת זכאות ואפיון הגדירה או המנהל בוועדה שביקרתם אותה קודם הגדיר שהוא זכאי לליווי, משרד החינוך והרשויות, תפקידם לוודא שיש מלווה בהסעה שלו.

יש לי הסעה שכולה ילדים עם צרכים מיוחדים, עם מוגבלויות כאלה ואחרות והם לא זכאים לליווי אישי. אני אתן לך דוגמה. אתה תאמר לי שבשילוב יש מלווה, בכיתת חינוך מיוחד אין מלווה לילדים האלה. אני עכשיו מסיע הסעות ואתם התחייבתם בפניי שההסעות האלה יהיו עם מלווה. נכון. כל ילדי הגן בלי יוצא מן

בודדנו את ילדי הגן.

שיש בה ילדים עם צרכים מיוחדים.

הרי אתם לא תעשו הסעה בצבע ירוק, בצבע אדום ובצבע צהוב. הרשות המקומית תפעיל שיקול דעת ותעשה הסעה שהיא מגוונת. היות ואביבית שוחחה אתי לפני כן, אני אחדד. אתה מצפה שהנהג שעוד לא הגדרנו אותו, את ההכשרה שלו, שהוא לא רק יתמודד עם הפקקים ועם העומס בכבישים? עם מה אתה נותן לו להתמודד?

למידה ואחר הצהרים הם נוסעים לחוג כדורגל. עזבי את לקויי הלמידה. על זה אנחנו מדברים.

אני נותנת לך דוגמה.

אני לא מדבר על ההסעות האלה. יש לך הסעה שרק 07 לקות למידה בלבד? יש לנו. בוודאי. באיזה תקנות אנחנו עוסקים? מה כותרת התקנות שלנו? תקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות. זאת לא רק לקות למידה. עזבי את לקות הלמידה. ילדים עם מוגבלות שכלית קלה. כל ילדי הגן מלווים.

מה לגבי ילדים בבתי הספר שיש להם מוגבלות שכלית קלה? באשר לשאר המוגבלויות, יש רשימה של מוגבלויות שנכון להיום משרד החינוך מממן, וזאת הרגולציה שלו, לוודא שיש מלווה בהסעות הללו. אנחנו חושבים שיש מקום בין היתר לבחון גם את סוגיית רמת התפקוד כי יכול להיות מצב שבמקרים אחרים, בלקויות אחרות, יש ילדים שזקוקים למלווה ויכול להיות מצב הפוך. בכל מקום אנחנו חושבים שוועדת הזכאות ודובר על כך קודם לכן היא זו שצריכה לבחון. השיפור או השינוי הגדול, לפחות מבחינתנו, הוא להסדיר את הדבר הזה שמבחינתנו הוא לא תקין, שילדי הגן לא מלווים. תודה. סיימנו להיום. כמה זמן אתם צריכים כדי להגיע להבנות ולהסכמות על כל מה שביקשנו? שלא נתכנס ולא הספקתם. שבוע. אתה בטוח? הנושאים הם כבדים. אם אילן אומר שבועיים, אני לא אסתור אותו. הלוואי שתספיקו, אבל יש לכם שבועיים. תודה. הישיבה ננעלה בשעה 10:49.